אני פותח בזאת את ישיבת ועדת החוקה. הצעת צו הארכת תקופות (הוראת שעה נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים) (תיקון התוספת השלישית לחוק).